אני מתכבד לפתוח את ועדת החינוך התרבות והספורט, בנושא מחנה קיץ לשלום ופיוס 2023 בכפר הנוער בן שמן, מחנה לבני נוער ישראלים פלשתינים משפחות שחוו שכול כתוצאה מהסכסוך, לפני שאני מתחיל אני קודם כל רוצה לשלוח את ברכת הרפואה השלמה לכוחות הביטחון וחיילינו שנמצאים כרגע בשטח. אני כן רוצה לומר, קיבלתי עשרות פניות סביב הנושא הזה, היה לי אתמול הזכות לדבר עם מנכ"לית הכפר, איך אני אתחיל איך אני אומר זאת? אני חושב שאנחנו לא יכולים ואסור לנו לתת לנראטיב שייתן אפשרות לעשות סימטריה, בין חיילים או משפחות שכול שבעקבות זה שילדינו מגיעים לקרב ונופלים לבין מי שנופל בצד השני וברוב המקרים מדובר אכן במחבלים, ולכן אני חושב שהפעילות הזאת היא פסולה וביתר שאת כשהיא מתבצעת מתוך מסגרת בית ספרית, והיו לי אתמול הרבה הרבה שיחות בן השאר כמו שאמרתי עם מנכ"לית הכפר, לגבי האם הפעילות הזאת היא בעקבות או תחת הבית הספר עצמו תחת הכפר או רק שהכפר מארח כמו שהוא מארח כלל ארגונים נוספים. אני כן רוצה לומר שבשיחה שהיה לי אתמול עם המנכ"לית אכן גם התברר שאותה אותו ארגון פועל גם בתוכנית הגפן, שזו גם שאלה בפני עצמה איך משרד החינוך נותן לפעילות הזאת להתבצע? פסול מאוד, פסול מעודף הקלקולים שאתם עשיתם במשרד החינוך ייקח הרבה זמן לתקן אותם.

פסול מאוד, אתם תומכי טרור. אולי תיתן לארגונים שמקדמים טיפולי המרה. אתם תומכי טרור, תומכי טרור, תומכי טרור. בושה לקיים דיון כזה, זה - - תומכי טרור, תראה מי בא לדיון, תומכי טרור, תראה מי בא לדיון, תומכי טרור אחד אחרי השני, מי זה המנכ"לית של הכפר. בושה לקיים דיון כזה. אלה באים לתמוך בך, כל הכבוד, אלו באים לתמוך בך, תומכי הטרור המוסמכים בכנסת ישראל. הטרור היחידי זה הכיבוש, הטרור היחידי זה הכיבוש שאתם מגבים אותו. הנה בבקשה, הנה זה את מביאה גברתי, זה את הבאת אותם לפה לתמוך בך. הכיבוד יהיה עוד הרבה שנים, אתה תתרגל לזה או תיסע למקום אחר. חנוך קודם כל אני לא רוצה לשמוע בחדר הזה כיבוש, כי כיבוש לא קיים אז בוא נתחיל מזה.

מה זה אתה לא רוצה, יש כיבוש אתה יכול להתכחש כמה שאתה רוצה אל תגיד לא, איזה חוצפה זה להגיד לנו מה לומר. עופר אני שמח מאוד אני רק שמח מאוד, בשונה מחבר הכנסת יוסף עטאונה שקבוע פה בדיון משמח מאוד שסוף סוף התעוררת ונזכרת שיש ועדת חינוך. יש ועדות אחרות כמו שאתה יודע למה אתה לא נמצא בוועדות אחרות? למה אתה לא נמצא בוועדות אחרות? מי אתה שאתה תטיף לי מוסר? מי אתה שתטיף לי מוסר? איזה איש עלוב חבר הכנסת כסיף אתה איש עלוב, אין לך כמה יהודים להחרים כותבים לכמה יהודים אין לך כמה אנסים להגן עליהם?

אנשים לתקוף? אין לך כמה תצהירים כוזבים? אין לך כמה עובדות בניו יורק לאנוס? אין לך? לימד אותי איש זקן, כשיש מתח צריך לתת לקיטור לצאת, זה כמו סיר לחץ שאתה משחרר, זהו אתה רואה השתחרר, עכשיו אפשר להמשיך. תקשיבו ברשותכם, אני אתחיל מחברי הכנסת כל אחד בתורו, תנסו לכבד אחד את השני ולא להיכנס לדברים. אין כבוד לאיש הזה.

אין כבוד לאיש הזה, האיש הזה תומך טרור על מלא, האיש הזה שבוע שעבר ייחל רצח ליהודי אחר, אין מחילה לאיש הזה, אין כבוד לאיש הזה, ובעזרת השם זו תהיה הכנסת האחרונה שאנשים בזויים מסוגו יכהנו בה.

תודה רבה, חבר הכנסת טורפז בבקשה.

בוקר טוב אדוני יושב הראש, בוא נחזור להיות ועדת חינוך,

כותרת הדיון הזה בעיניי היא בכלל צריכה להיות אחרת, ככה הסתכלתי על כותרת הדיון כותרת מעניינת שבחרתם, וכותרת הדיון בעיני צריכה להיות ואני אומר רק את דעתי, זה האם מותר להיות שמאלני במדינת ישראל? והתשובה היא כן, אני אישית יש לי בעיה להיות שמאלני כי אני כידוע מתנחל ומתנחלים לא יכולים להיות שמאלנים, אבל אני עומד על זכותם של אנשים להיות שמאלנים, וזה לא נגד החוק למיטב ידיעתי אני גם לא חושב שזה נגד ערכי המוסר, זו אישית לא עמדתי, יש אנשים שהם שמאלנים ואני מאוד אוהב אותם הם אחים שלי אבל אני חושב אחרת מהם וזו הנקודה הראשונה, ולכן היה טוב שהדיון הזה בכלל לא היה בא לעולם, כי בעיניי הוא פשוט מייצג איזושהי תופעה במדינת ישראל, היא תופעה מוזרה בעיניי היא גם לא מוסרית, שלהיות שמאלני נהיה קללה או אפילו טענה שהוא לא חוקי, מותר להיות שמאלני. לא להיות שמאלני טורפז, להיות אנטי ציוני תומך טרור זה אנחנו לא נאפשר. שמעתי אותך צועק לא בהנאה, עכשיו תורי לדבר. להיות אנטי ציונית תומך טרור זה לא דבר שנאפשר פה. חנוך, חנוך תן לו לסיים את דבריו. אני מודה על האמת, אני לא מת על פורום המשפחות השכולות הישראלי פלסטיני לפיוס, אני נגיד משתתף ביוזמה אחרת של מתנחלים ופלסטינאים נקראת שורשים בצומת גוש עציון, זה משהו שהוא בעיניי דבר מאוד ראוי אני לא מת על הפורום, יחד עם זה יש לו זכות קיום, לא רק שיש לו זכות קיום יש לו טענה משמעותית, אני לא מסכים איתה אבל יש לו טענה והוא גם חוקי למיטב ידיעתי במדינת ישראל, לא רק שהוא חוקי הוא מייצג עמדה מסוימת, וזו הנקודה השנייה והמשמעותית, מותר להיות שמאלני ומותר לייצג את העמדה הזו במדינת ישראל. אחרי שאמרתי את זה, אני כאן לא בגלל זה ולא בגלל זה אני כאן כראש פורום כפרי הנוער והפנימיות במדינת ישראל וחבר הוועדה הזו, כפר הנוער בן שמן המוכר לי היטב כמו כל כפרי הנוער, נאלץ להיאבק על חייו הכלכליים ולארח קבוצות מבחוץ, זה בגלל שאנחנו כנסת ישראל בעוונותינו לא דאגנו לו לתקציב ראוי כמו כל כפרי הנוער והפנימיות, ותקציב כפרי הנוער והפנימיות הוצג לנו כאן מסמך בוועדה הזו היה גירעוני ב-2022 ב-56 מיליון ש"ח בשוטף, לא כולל השקעות, לא כולל בינוי, לא כולל המון דברים אחרים, הפער הזה צומצם בפחות מ-10 מיליון שקלים בתקציב 2023 ולכן הוא ממשיך להיות גרעוני, אבל כידוע לכולנו האינפלציה גם גדלה ולכן הגירעון גדל לא קטן. אז בשורה התחתונה, אנחנו נציגי מדינת ישראל מתקצבים כ-60 כפרי נוער בחוסר תקציבים מובנה, ולכן אומר משרד החינוך לכפרי הנוער, לך תגייס בממוצע 15% מתקציבך מבחוץ תגייס כספים, תביא שנורר כמו בימי הפלמ"ח, לך תשנורר בגויים או לך תארח קבוצות תיירות כי זו דרך להכניס. ולכן בחר כפר הנוער בן שמן, הוא מארח כל מיני קבוצות, יצא לי במקרה להתארח בו ביום שהיה בו אירוח של קבוצה אחרת, לא זו שנקובה כאן, והוא בחר לארח את מחנה הנוער למען שלום ופיוס, ובפעם השלישית אני אומר, מחנה הנוער הוא לא כוס התה שלי, אני לא הייתי הולך אליו, אבל הוא פעילות חוקית במדינת ישראל שאפילו משרד החינוך אירח אותה. אני רק רוצה לשאול אותך, לפי מה שאתה אומר המטרה מקדשת את האמצעים?

אני לא מאמין שהמטרה מקדשת את האמצעים, זה לא עיקרון שאני מאמין בו וגם לא במקרה הזה, לכן כפר הנוער בן שמן כמו 64 כפרי הנוער האחרים במדינת ישראל או כ-60 כפרי הנוער עוסק בפעילויות תיירות, והוא בחר לארח את מחנה הנוער למען שלום ופיוס, ובפעם השלישית אני אומר לא מת על הפעילות הזו, יחד עם זאת הפעילות חוקית, מוכרת על ידי מדינת ישראל ומוכרת על ידי משרד החינוך, כפעילות לגיטימית למוסדות חינוך, אני שוב בפעם הרביעית אומר לא כוס התה שלי אבל נראה לי הגיוני,

שוב לא דעתי, היא כנראה משקפת 10%, 15% אולי 25% מאזרחי מדינת ישראל, לא בהכרח כמו שמישהו השמיע כאן פעילות של תומכי טרור, גם אני לא חושב שהיא פעילות של תומכי טרור, אמרתי פעילות שמשקפת עמדה ישראלית לגיטימית. יש שמה משפחות מחבלים. לא תומכי טרור משפחות מחבלים.

קודם כל מה הוא מתפרץ דבר שני הוא משקר. תאמין לי אני יודע לעשות את העבודה אני לא רוצה להוציא אותך. חשוב לי להבהיר עוד דבר אם טוען הטענות כאן - - אתה מדבר על שקרנים? אתה אתה מדבר על שקרנים?

אדוני יושב הראש, אני מבקש שהדיון הזה יעלה מעל רמות הטיעון של חנוך מילביצקי ועופר כסיף, כי אחרת זה לא ועדת חינוך, אפשר לעשות ועדת צעקות במקום אחר, אם זה דיון בחינוך אנחנו עוסקים פה - - אתה יכול להיות נחמד ומנומס כמה שאתה רוצה, כשאתה מאפשר לתומכי טרור לבזות את זכר חללי צה"ל תחת איזו מטריה של אלק זכויות. חנוך, חנוך אתה הבא בתור, תתאפק שנייה, בבקשה. עכשיו תראה אדוני אני שוב אומר, אני חושב שלכן הדיון כאן עוסק בכפרי הנוער ובלגיטימציה של כפר נוער, שהוא מוסד גם חינוכי יש לו עוד כותרות אבל מוסד, לארח פעילות שיש בה עמדה פוליטית בסדר? חוקית, והתשובה היא כנראה כן, לצורך העניין אני בכוונה אביא פה דוגמה אחרת, מותר במדינת ישראל להיות נגד להט"בים לא באופן נקרא לזה גזעני, אבל יש דרך להיות נגד להט"בים שהיא חוקית, אני בעד להט"בים כידוע אני ליברל, אבל מותר להיות נגד. ולכן אם מחר בבוקר יארח כפר נוער אחר, פעילות שהיא שוללת נגיד לא את קהילת הלהט"ב באשר היא, אבל נגיד בדברים בהיבטים מסוימים נגדם, ואני אומר דוגמה כי היא דוגמה אמיתית שקרתה בשבוע שעבר, אז אני נגד הפעילות אבל זה לא נגד החוק, מותר לכפר נוער לעשות את זה. ולכן אני חושב שצריך לשים את הדיון הזה בפריימינג מאוד מאוד מסוים, אתה בחרת בפתח דבריך להביע עמדה וגם אני אביע עמדה, עמדתי שכל עוד כפר נוער כמוסד חינוכי נתמך של מדינת ישראל מארח פעילות שהיא חוקית מותר לו לעשות את זה, אפשר לבוא אליו בטענות ולומר, בשם האיזון אולי תביא פעילות אחרת, היות ומדובר פה בפעילות שכותרתה היא לא חינוך אלא תיירות, כלומר הכפר לא מביא את הפעילות הזו לתלמידיו אלא במסגרת אותם 15% שהוא חייב לתקצב הוא מביא פעילות בגוון מסוים, זה מותר. אני אביא בכוונה דוגמה מהדוגמה שהבאתי, הרב יגאל לווינשטיין פועל במסגרת החוק במדינת ישראל, הוא שולל את קהילת הלהט"ב בכל מיני דרכים אבל זה חוקי, אני נגד עמדתו, הוא מקבל מימון ציבורי לגמרי, אם עכשיו יחליט כפר הנוער, לא בן שמן כנראה, אבל נגיד כפר הנוער כפר חסידים כפר נוער דתי, סתם נקבתי, לארח את הרב יגאל לווינשטיין אני לא אחשוב שזה לא חוקי. לכן אני חושב שהטוען כאן אדון שמאי שיושב כאן - - זה לא דומה. אני חושב שזה מאוד דומה דווקא. זה לא דומה זה לא קשור.

אבל אני אומר את עמדתי, זה בסדר לימור, הרי אני לא מייצג את עמדתך אני אציג את עמדתי. זה עיוות תפיסתי - - כן את צודקת, רק שאנשים מהצד השני של המפה יגידו בדיוק שמה שאת אומרת שהוא עיוות לשיטתם, לכן אני מנסה - - זה עיוות וזה עיוות.

אבל אני מנסה לעשות כאן סדר בתוך הדיון, הסדר הוא שלמוסד חינוכי מותר לארח בוודאי אירוח תיירות שהוא חייב לעשות, אבל גם אירוע גם לו זו הייתה פעילות חינוכית שהיא בתוך גבולות הגזרה של הדיון החוקי במדינת ישראל, בין אם זה משמאל בין אם זה מימין, בין אם זה עמדה מאוד ליברלית או מאוד שמרנית. הדבר היחיד שאנחנו אומרים לו וגם זה דרך אגב לא קבוע בחוק, זה שהוא צריך להיות מאוזן, אם הוא מביא את זה כעמדה חינוכית, הוא צריך להביא בינינו שנינו יודעים שלפחות במוסדות שאני למדתי בהם וגם אתה למדת בהם אין איזון פוליטי, אבל זה בסדר אבל אנחנו מתמודדים גם עם זה, אם יבוא תלמיד ויטען תביאו לי גם עמדה שמאלנית, נגיד קיבלתי פנייה כזו מאיזה אולפנה, אני אומר וואלה הוא כנראה צודק, למרות שבתוך האיזונים בציונות הדתית זה נגיד 90%-10%, אבל מה שאני מנסה לומר זה, אנחנו בדיון בעיני שסטה לגמרי ממקומו, לא מקומו כאן בוועדת החינוך, ועדת החינוך עוסקת במוסדות חינוך וכפר נוער הוא מוסד חינוכי. שמתוקצב על ידי משרד החינוך. מתוקצב בחסר.

כמו ישיבת עלי וכמו שאני אעמוד על כך שישיבת עלי לימור תמשיך ותהיה מתוקצבת למרות שהיא מביעה עמדות שהם בניגוד לרוחי, ככה אני בוודאי אעמוד על כך שכפר הנוער בן שמן ימשיך להיות מתוקצב כמו שהוא מביא עמדות שהם ברוחי, אבל בסוף אנחנו בתוך גבולות הגזרה של עולם החינוכי, ואת זה צריך לבדוק ולעסוק,

חבר הכנסת חנוך מלביצקי בבקשה. טוב, אני בכלל לא אתחיל להתעסק בכל הנושא של העמותה הזאתי, מהי בדיוק כן מהי בדיוק לא, זה מאוד ברור מה היא כן, מאוד ברור, ברור מי היה המנכ"ל שלה, ברור לחלוטין מהפרסומים שלה עצמה, התפיסה המעוותת והבלתי נתפסת שהיא מייצגת היא לא תהיה לגיטימית בעיניי לא משנה מה תעשו, השזירה של איזשהו נרטיב שכול משותף, היא עיוות היא לא קיימת, בין המחבלים המרצחים ובני משפחותיהם שבאים לגרש אותי מכאן, וכופרים בעצם זכות הקיום שלי לבין חיילי צה"ל, אין ולא יהיה שום דבר במשותף, למרות הפרוגרס המטורף, למרות התקופה המאוד רעה של הממשלה הקודמת במשרד החינוך, שהכניסה כל מיני דברים שיהיה קשה מאוד אחר כך להיפטר מהם, ויש גם את כל המגבלות הללו המגבלות המשפטיות, הפרוגרס המשפטי המטורף שכל מה שהוא אנטי ציוני מקבל הגנה, כל מה שאנטי יהודי הוא בסדר, הדברים הללו אנחנו באנו לשנות אותם ואנחנו לא נסכים איתם. אני התוודעתי לנושא של כפרי הנוער דרך חבר כנסת טורפז לפני כמה חודשים, נמצא פה נציג שר החינוך שיכול להעיד עד כמה אני הצקתי לו, אני בטוח שאני לא היחיד, כדי לחזק את התמיכה שכפרי הנוער מקבלים, והם קיבלו לדעתי בתקציב הזה. לא הם לא קיבלו בתקציב הזה. נעמה אל תפריעי לי, אל תפריעי לי, אל תפריעי לי, אל תפריעי לי. האמת מפריע לך - - כפרי הנוער מתוקצבים בחצי אתם הפקרתם אותם - - בסדר אנחנו הפקרנו אותם ואת בממשלה שלך גם כן לא הפקרת.

זה מה שאתם עושים פה.

בושה. כן אני בושה, בכל מקרה - - התקציב שלכם בושה, הממשלה שלכם בושה - - בסדר נעמה אל תפריעי לי כבר נו די מספיק, את רצה לפריימריז בעבודה אני מבין, הגעתם את וגלעד קריב, כל הנציגים האנטי ציוניים לבוא ולעשות את זה, בסדר, תנו לי לדבר ואחר כך תמשיכו בהצגה. כבר אתייחס לגופו של עניין. אני משתדל מפריעים לי. נעמה חבל זה מיותר, זה לא ראוי להתייחסות.

אז אל תתייחסו ותיתנו לי לדבר, ואז תוכלו אתם להשמיע את הדברים שלכם עוד מעט. אתה כנראה גם בפריימריז של עצמך על הגב של השכול.

ולכן, הם קיבלו תוספת חסרת תקדים בתקציב הדו שנתי הזה, זה עדיין לא מספיק אבל זה תוספת חסרת תקדים.

יש עוד הרבה מה לעשות, זה - - אתה יודע שזה לא נכון. אני אומר זה נכון ויש עוד הרבה מה להוסיף. הם אשכרה נאלצים ללכת לכתת את רגליהם - - יש חסר,

הדיון הוא לא סביב התקצוב של כפר הנוער, נכון שנייה אז אני אסכם את הדברים ברשותך חנוך, אכן התקצוב הוא לוקה בחסר, צריך להצמיד גם את המדד וגם את המודרכות ויש לנו עוד הרבה מה לעשות והשר מגויס על זה לגמרי. כמה אתם הוספתם לתקנת המודרכות כשאתם הייתם בממשלה? 5 מיליון. וכמה אנחנו הוספנו לתקנת המודרכות?

חנוך אנחנו לא פה בהשוואה לממשלה הקודמת, הממשלה הקודמת הייתה כישלון אחד גדול, תמשיך בבקשה. ולכן, ולכן אני אגיד גם דברים שאתם לא רוצים לשמוע, הקושי הכלכלי שלהם הוא ברור, אבל קושי כלכלי לא מכשיר את מה שהם עשו כרגע, קושי כלכלי לא מכשיר לקחת פעילות בזויה, אנטי ציונית, אנטי ישראלית, שמבזה את החלק הארי והלא פרוגרסיבי של משפחות השכול בישראל, על ידי איזשהו זירת נרטיב שלא היה,

ואתם יכולים להמשיך פה עם העמותות שלכם עד מחרתיים, לא יהיה הנרטיב הזה, ולכן מדובר פה בלא פחות מיריקה בפרצוף של הציבור הישראלי. אתם ידעתם לבוא ולבקש את מה שאתם צריכים, אבל לבוא ולעשות את הפעילות הזו בשם הכסף, הדם של חללי מערכות ישראל הוא לא מטבע עובר לסוחר, והביזוי שאין שום הצדקה כלכלית שמצדיקה את הביזוי שאתם מאפשרים להיעשות בתחומי הכפר שלכם, הדבר הזה בעיני הוא מעשה בלתי נסלח, ואולי את שומעת גברתי המנכ"לית, אולי אין לנו את הסמכות החוקית למנוע מכם לעשות את זה, ולהכריח אתכם לבטל את ההתקשרות המסחרית שאתם עשיתם עם הגוף הבזוי הזה, אבל תשמעי לי טוב, הממשלה הזאת תהיה פה תקופה, וגופים שיפעלו בדרך הזו, אנחנו נדאג טוב טוב לבדוק את כספי הציבור שמגיעים אליכם, אם היה לכם קודם חברים, אם היו לכם קודם חברים, אם אתם ממשיכים עם הדבר הזה, יפסיקו להיות לכם חברים - - וואו.

תצטטי אותי אנחנו נדאג טוב טוב - - רק לכם מותר נעמה, רק לכם מותר לאיים? אל תפחדי, אל תפחדי, אתה בריון, אתה בריון נפוח על מי אתה מאיים, על כתפיהם של כפרי הנוער במדינת ישראל,

ביזיון - - תסתכלי עלי טוב,

אל תפחדי ואת תראי, אנחנו זה ציבור ענק, נקיף אתכם עם חומת מגן - - מהם תלכי מהם תלכי לבקש כסף. האיומים האלה זה מקובל עליך? זה מקובל עליך האיומים האלה? זה מקובל עלייך, הוא מאיים על מנהלת כפר נוער. אני לא אמרתי מה מקובל, נעמה, אני לא הבעתי את דעתי - - על מי אתם מגנים, בושה.

לא הבעתי את דעתי ולא אמרתי שאני מסכים עם מה שאמר חנוך, יחד עם זאת כמו שאמר מקודם חבר הכנסת כסיף ויוסף, לח"כים יש זכות להגיד מה שהם רוצים, גם אם אני לא מסכים אני אגיד שאני לא מסכים איתם. אתה יו"ר הוועדה, אתה יו"ר הוועדה.

איומים ואלימות לא, הוא אלים באופן שיטתי - - זה גוף חינוכי זה לא מקובל, אתה יו"ר הוועדה יוסי, הם עשו משהו לא חוקי, מה זה האיום הזה?

בשונה ממכם אני משתדל לא להיכנס באמצע הדברים. אבל לאיים זה בסדר מבחינתך? אני לא אמרתי את זה, תתנו - - מותר לי להשתמש בסמכות חוקית שלי, גם אם היא לא נראית לכם מותר לי להשתמש בסמכות חוקית שלי, מותר לי להגיד מהי הסמכות שלי - - לא לאיים, לא חוקי לאיים על התקציבים שלי, לא - - אתם מבזים - - אתה מבזה - - לימור קריאה ראשונה, נעמה קריאה ראשונה, חנוך תסיים את דבריך בבקשה. כמו שאמרתי ואני חוזר ואומר, מי שמוכן לארח בתחומים שלו פעילות מהסוג הזה, בעיניי לא ראוי לתמיכה ממשלתית בכלל,

שילך לקבל כסף מכל ארגוני השמאל הפרוגרסיבי שמסתובבים פה, ושעדיין לא הספקנו גם בהם לטפל אבל גם אליהם נגיע. כל כפרי הנוער על המוקד. לא כפרי הנוער לא כפרי הנוער, אנחנו עזרנו לכפרי הנוער. לא, אתם לא עזרתם אתם לא עזרתם. אתם לא תצבעו את כל כפרי הנוער בצבע המאוד רע הזה, בצבע אנטי ציוני הזה, אתם לא תצביעו את כל כפרי הנוער, למרות שיש לך פריימריז. לא אכפת לכם, לך יש פריימריז מפלגה סהרורית שאיבדה את עצמה לדעת. נעמה את הבאה בתור, נעמה תודה רבה. אני רק רוצה לומר, בשיחה שהייתה לי אתמול עם המנכ"לית וגם עם משה, חשוב לבוא ולהגיד את הדברים כהווייתם, הם לא אמרו שהם תומכים באותה פעילות.

שנייה שנייה חנוך, שנייה חנוך. לא חשוב לי להגיד, אם הייתה פעילות - - יש לחנוך פריימריז יוסי, יש לחנוך פריימריז אז הוא פוגע בילדים בכפר נוער.

אם היה פעילות נגד להט"ב הם לא היו מאפשרים, אם היה פעילות של כאן אחי הם לא היו מאפשרים אצלם, אבל את זה הם מאפשרים ועל זה לא נסלח, אנחנו פה להגיד שזה לא ייסלח.

אוי, אוי אוי נורא מפחיד, נורא מפחיד.

תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב בבקשה. תודה אדוני היושב ראש, אני ראשית לא תכננתי לפתוח בכך, אבל אני רוצה לדחות בשאת נפש את שפת האיומים של חבר הכנסת מלביצקי. הבטחה לא איומים, הבטחה, הבטחה!!!! מפחד? מפחד? חנוך מה יהיה? סליחה יוסי אתה צריך לגנות את זה, יו"ר הוועדה, אתה כאן האמון - - נעמה אני בזכות דיבור - - נעמה אני יודע מה לגנות ואיך לגנות, אני לא צריך ממך עזרה. הבטחה הוא אומר, הבטחה. אני לא צריך ממך עזרה תודה רבה. אני אשור ואומר למרות ההפרעות, שהאיומים שהושמעו כאן מצד חבר הכנסת כלפי אנשי חינוך, כלפי הנהגת מוסד חינוכי שהוא מאבני היסוד של החינוך העברי במדינת ישראל, אחת מאבני החן בחקר החינוך העברי הציוני והישראלי, האיומים הללו הם בזויים, הם בזויים - - עוד אבן חן כזאת ואבדנו. הם בזויים, הם מסוכנים, הם שפלים, ואני ראשית מבקש לחזק את ידי הנהגת כפר הנוער בן שמן, על העשייה החינוכית השוטפת שלכם, וגם על העמידה שלכם בגל העכור שהתנפץ על החוף המפואר, על המפואר שלכם, באמת דברים ראויים לכל גינוי, ואני מקווה שאתה אדוני, אני מקווה שאתה אדוני היושב ראש תמצא לנכון גם להסתייג מדברי האיומים האלה. הבטחות לא איומים. עכשיו אני מבין שישנם חברי כנסת שמתקשים בעובדה ששתי שרות ממפלגתם גנבו אתמול את הכותרות בקרב קללות, וחברת הכנסת גוטליב גם לוקחת את הכותרות, אז חבר הכנסת מילביצקי מחפש במה להתגדר בו, הכל בסדר. לי אין פריימריז עכשיו לכם יש. איש קטן, פשוט איש קטן. הכל בסדר עכשיו הכל בסדר, ואת אדם גדול. כל חברי הכנסת שלכם באוטוביאנקי, אתם מתכננים לפריימריז. רגע חברים, אתם רוצים לדון בגופו של עניין או שנפתח פה קרב ברמה האישית, אין בעיה, בוא נסגור את הדיון - - עכשיו אדוני, הדיון כאן עוסק בשני גופים, שני גופים שפועלים כחוק על פי דיני מדינת ישראל, שניהם גופים ששייכים למגזר השלישי, הם אינם חלק מרשויות השלטון, האחת עמותה, השני מוסד חינוכי שאני מניח שגם מאוגד כעמותה, האחת אינה נתמכת מכספי המדינה, השנייה כן נתמכת מכספי המדינה לפעולות מסוימות שהיא מבצעת. אוי כמה תמים, אוי.

תראה זה באמת. אפשר למצות את זכות הדיבור שלי? שני הגופים הללו פועלים כחוק, ואם יש למישהו מחברי הכנסת שיזמו את הדיון הלא ראוי הזה, ביוזמה של ארגון שכל ניסיונו והתמחותו זה בניהול מסעות ציד ציבוריים, אז אם יש למישהו מחברי הכנסת תלונה על חוקיות הפעולה של אחת משתי העמותות, יתכבדו ויפעלו, אבל מכיוון שגם הם יודעים שאין ממש בטענות שלהם, ושני הגופים פועלים כחוק וכדין גם באופן כללי וגם סביב הסוגייה הספציפית של ההתקשרות החוזית לארח מחנה קיץ, אז בהיעדר כל טענה עניינית שאיתה אפשר לגשת לרשם העמותות, שאפשר לגשת איתה למשרד החינוך, אלה הפרו את חוק העמותות, אלה הפרו איזשהו כלל, אז מכיוון שאין בידם דבר וחצי דבר, אז כל מה שנותר להם זה לנהל מסע של השמצות ושל שקרים. וכל מה שמתחולל כאן, גם בעניין הפורום ובוודאי בעניין כפר הנוער בן שמן, הוא מסע של שיסוי של הסתה ושל השמצות. הפוסל במומו פוסל. של שקרים מפורשים. חבר הכנסת קריב, אפשר שאלה, שאלה אני לא נכנס בדבריך, האם אתה חושב שיש לגיטימיות להקים, לא משנה בכפר נוער כזה או במקום אחר, פעילות שהיא כנגד להט"בים? אז אני רוצה כפי שאמר חבר הכנסת טורפז. אני רוצה לשמוע את זה ממך. אז אני אומר לך, כפי שאמר חבר הכנסת טורפז, חלק גדול מהגופים למשל האורתודוקסים שמנהלים פעילות חינוך בלתי פורמלי, אוחזים בתפיסת עולם שרואה בהומוסקסואליות חטא, נו אז מכיוון שאני חושב שהומוסקסואליות היא לא חטא, ומי שמציג אותה כחטא גורם נזק, אז מה אז אני אבוא ואומר שאי אפשר.

לדעתך אבל עכשיו, אבל אני עכשיו בזכות דיבור. בסדר. את אדם בריון. תראו מי שמדבר. גלעד, גלעד. הפוסל במומו פוסל. שבי כבר בשקט נו ברצינות, תתני לסיים לדבר ואז תאמרי את את דברי הבלע שלך. אז אני חושב לא עולה בדעתי שאנחנו נאמר לתנועות נוער אורתודוכסיות חרדיות, לארגוני נוער אתם לא יכולים לקיים פעילות חינוך בלתי פורמלי כי חלק מתפיסת העולם שלכם נראית בעיני מסוכנת ופוגעת בזכויות של אחרים. עכשיו אם ישנה פעולה שמתחככת עם פעילות בלתי חוקית בסדר? שהיא מסיתה נגד הזולת, כי היא קוראת לשלול את זכויותיו. זה בדיוק הפעילות הזאת. כי היא למשל מקדמת טיפולי המרה, בשעה שמשרד החינוך בחוזר מנכ"ל מגדיר את קידום טיפולי ההמרה כפעילות שהיא אנטי חינוכית, זו הגדרה של משרד החינוך, אז יש מקום להתדיין על זה, אז יש מקום להתדיין, אבל זה שמישהו עושה פעילות חינוך בלתי פורמלית, שהערכים שלה סותרים את הערכים שלי, לא מצדיקים את הדרישה שלא נאפשר להם לפעול, וזאת הסיטואציה שנמצאת כאן, אין שום טענה נגד פורום המשפחות השכולות שהם עוברים על החוק, או שהם מסיתים לעבור על החוק, או שהם מקדמים פגיעה בחוקי מדינת ישראל, יש ויכוח של נרטיבים, יש ויכוח של רגשות, ברור שבנושא של שכול הרגשות מאוד מאוד טעונים וקשים, זו אחת מן הסוגיות הכי קשות לכל חברה, לכל אומה, בוודאי במציאות המדממת שלנו ובעבור העם שלנו, הרי ברור שיש פה מחלוקת אידיאולוגית נוקבת. אבל העובדה שיש כאן מחלוקת אידיאולוגית נוקבת, לא משנה את העובדה שפורום המשפחות השכולות בניגוד לכל ההשמצות, ופורום המשפחות השכולות הוקם על ידי אב שכול שבנו נרצח בפעילות טרור יצחק פרנקנטל, אז בסדר יש מחלוקת, זה כואב, זה פוצע, אבל אין ולא הייתה שום פנייה מבוססת שטוענת שהפורום הזה פועל בצורה שמתקרבת אל הפרת חוק, ומאותו רגע, ומאותו רגע אין מה לבוא בטענות לכפר הנוער בן שמן, מכיוון שהוא מתקשר התקשרות תמימה וראויה, עם ארגון שפועל כחוק במדינת ישראל. ואני אחזור ואומר ואני מייד מסיים, באמת מכיוון שחבר הכנסת מילביצקי והארגון שהביא אותו ליזום את הדיון הזה עומדים בפני שוקת שבורה, הם מאוד רוצים לחבל בפעולתו של פורום המשפחות. תדייק לא הארגון, אתה יודע מי פנה אליי? פנו אליי תלמידים בכפר הנוער הזה, זה מי שפנה אליי, הורים של תלמידים בכפר נוער הזה, שום ארגון לא פנה אליי.

שום ארגון לא עומד מאחורי הקמפיין הזה הכל בסדר, כולנו סומכים את ידינו על התיאור ששום ארגון לא עומד מאחורי הסיפור הזה. ועל היושרה של הדובר. אתה מדבר על יושרה? תומך טרור עלוב, אתה מדבר על יושרה? תומך טרור. אתה יודע עוד כל עוד אין הרשאה - - רק לאחל ליהודי למות בפיגוע, איש - - הרשעה על תקיפת שוטר, תקיפת שוטר, תקיפת שוטר יהיה נגדך הרשעה - - לך תאנוס עוד אחת. מה זה?

זה נרשם הדברים האלה? בסדר גמור, אתם רואים עם מי מדובר פה כן? כן כן הפעם נגיש תלונה אין מה לעשות. מכיוון אני אומר עוד פעם שחבר הכנסת מלביצקי וגורמים נוספים שמתנגדים במלוא העוצמה לפעילות הפורום, וזה דבר לגיטימי ההתנגדות, אבל מכיוון שהם עומדים בפני שוקת שבורה, אין ביכולתם על פי דיני מדינת ישראל לפגוע בפעילות הפורום באמצעים משפטיים כי הפורום פועל כדין. גם לה-פמליה פועלת כדין, אני רוצה לראות אותם מארחים פעילות רכיבים של לה פמיליה אצלם בכפר הנוער. אז אין להם ברירה. ואני אשלח את לה פמיליה לבקש לשכור שם את המקום ונראה שאתם לא נותנים להם. בסדר, אז הנה תמשיך בשפת האיומים הכל בסדר, אז הם פונים לאפיק הזה, עכשיו אדוני ברשותך עוד שני משפטים שלא נוגעים לפורום אלא לכפר הנוער בן שמן. לפני זה אולי כדאי להזכיר למי ששכח, שמטרות החינוך הממלכתי במדינת ישראל, החינוך הממלכתי במדינת ישראל מופיע בחוק, כוללות בין השאר בפסקה השנייה את האמירה, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים, הרעיון הזה של פיוס בין עמים ושל חינוך לשלום, ואפשר להתווכח על הדרך לבצע את החינוך לפיוס ולשלום, אבל מה לעשות עד שלא ישנו את חוק החינוך הממלכתי, חינוך לפיוס, לסובלנות, ולשלום בין יחידים ובין עמים, זה חלק ממטרות החינוך הממלכתי במדינת ישראל. להשוות מחבלים לחיילי צה"ל. לא להראות אמפתיה למשפחות מחבלים, זה לא מטרות החינוך הממלכתי במדינת ישראל. זה חולה, זה חולה. מי שמכיר מי שמכיר את ההיסטוריה המפוארת של כפר הנוער בן שמן,] יודע את התרומה האדירה של הכפר הזה לבניינה, לבניינה - - זה לא הדיון, זה לא הדיון.

כרגע הבטחתם לפגוע בתקצוב שלהם, זה בוודאי הדיון. חברת הכנסת. למה רק כשאני אומרת הערה? מי שמכיר את תולדותיו של כפר הנוער בן שמן באמת יודע את התרומה האדירה - - זה לא הדיון. תתנו לו לסיים. אני רוצה להודות לחברת הכנסת סון הר מלך שמאפשרת לי להאריך בדברי על ידי ההפרעות. מי שמכיר את ההיסטוריה המפוארת של כפר הנוער בן שמן ואת התרומה האדירה שלו לכוח המגן העברי, לצה"ל, למשימה של קליטת חיילים בודדים והליווי שלהם, מי שמכיר את התרומה האדירה שלהם בתחום החברתי, מי שמכיר את שורת האישים המופלאים שהם בוגרי כפר הנוער, ובראשם הנשיא של מדינת ישראל לשעבר שמעון פרס זכרו לברכה, שרעייתו קבורה בבית העלמין של כפר הנוער על פי בקשתם ובקשת המשפחה, יודע גם מי שמכיר את תולדות הכפר, יודע גם שהכפר הזה נבנה כמוסד ציוני מפואר, שלא היסס שלא היסס מיום הקמתו על ידי פרופסור אלמן בשנת בשנות ה-20, לדבר על הקשר לארץ ועל הקשר לעם במובנים הציוניים, אבל גם על הקשר לאנושות, ומייסד הכפר הגדיר את הרגל הזו בצד הרגל של הקשר לארץ והקשר לעם, במובנים התבטא שהקשר לאנושות מתבטא באמונה ללא ערעור בשלום ובאהבת המין האנושי. ולכן מבלי בכלל להיכנס לזכות של הכפר לחתום על החוזה, ובחתימה שלו על החוזה הכפר לא נקט עמדה האם הוא מסכים עם הנרטיב של ארגון כזה או לא, התקשרות תמימה,

תמימה היא לא, היא לא תמימה,

מחר יבואו חברי - - שיבואו ארגון מהצד השני שיתקשרו איתו אז נדבר על תמימות. מחר הרי יבואו אותם - - אין פה תמימות, אין פה תמימות, לא יעזור תמימות אין פה.

כבוד היושב ראש, אי אפשר לנהל ככה דיון, מה זה?

פעם שנייה שחברת הכנסת - - את מסתכלת במראה כשאת מדברת חברת הכנסת? תתביישי לך.

שנייה שנייה, תעצור שנייה, אני לא אתן לאף אחד לפנות לח"כים בצורה שזה, לא משנה מה הם אומרים, ח"כים יגידו מה שהם רוצים. טוב, מר תורג'מן נכון יושב ראש הכפר, אני אדבר אם תרשה לי רגע לומר. יש לך 10 שניות לסיים. בושה שמנהלת חינוכית, אשת חינוך מבריקה ומסורה, שהרימה את כפר הנוער בן שמן והשיבה אותו למעמד הבכיר שלו, כמה עצוב שאשת חינוך שבאמת מלווה עוד פעם חיילים בודדים, נערים שמתחנכים מחוץ לביתם ולסביבתם הטבעית, אשת חינוך למופת ואשת חסד למופת, שהחזירה את כפר הנוער בן שמן להיות מבין כפרי הנוער המובילים פאר היצירה החינוכית, צריכה להגיע לכאן ולפני שהיא פתחה את פיה והציגה את השתלשלות המקרה, סופגת מצד חברי כנסת מצד אחד איומים ומהשנייה דברי השמצה, תתביישו לכם, אבל אני אסיים, בלי קשר - - שום איומים הבטחות, הבטחות, מוסד חינוכי שמבזה את זכר חללי מערכות ישראל, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שלא יקבל תמיכה ממשלתית, יכול להיות שלא נוכל לעשות - - כי זה החוק במדינת ישראל, אבל - - (כולם צועקים יחד, לא מובן) יש לו רשימה של נופלים על אדמת הארץ הזאת שהיא עדות למסירות הציונית של המוסד הזה, וזה שאתם הופכים את הציונות ללאומנות לא יעזור לכם, ואני אומר לכם חבריי אל תראו, אל תראו, רוב הציבור הישראלי יעמוד לצידכם כחומה בצורה, לא תיפול שערה משערות ראשיכם, לא תיפול שערה משערות ראשיכם, ערכי החינוך הממלכתי, ערכי מגילת העצמאות והערכים של כפר הנוער בן שמן, הם אלו שבסופו של דבר יבטיחו את העתיד הציוני, והבריונים, בריונים - - זה החומה הבצורה שלכם,

אתה הצבעת נגד גירוש מחבלים, אתה הצבעת נגד גירוש מחבלים אתה מדבר איתי על ציוני - - אתה לא יודע על מה שאתה מדבר, אתה בריון וחברתך בריונית.

בדיוק ולא צריך להסתכל יותר מידי להבין מי - - תודה רבה. אני רוצה לתת אפשרות לכפר הנוער בן שמן בכל זאת, תבינו בסוף הם נמצאים פה על הגריל, ואני חושב שמן הראוי.

יש לנו עוד ועדות וגם אנחנו רוצים לגבות אותם, אתה יודע יש לו"ז ועדות. רגע איזה גריל יוסי, איזה גריל? היושב ראש איזה גריל?

לימור,

בוועדה הזאת נהוג לתת לכל אחד לדבר. אבל איזה גריל? אז אני אומר, כרגע אנחנו שולחים בהם חצים ואני רוצה שהם יתייחסו לדברים, אני גם אגב, אני גם חלק מהאנשים שכינסו את הדיון, ואמרתי את מה שאמרתי בתחילת דבריי, ואני רוצה לתת לכפר הנוער להגיד מה שיש לו להגיד, אילנה את רוצה את לדבר? בבקשה. נמצאים איתי יושב ראש הוועד המנהל של כפר הנוער בן שמן אל"מ במיל' איציק תורג'מן, חתן פרס בטחון ישראל, רו"ח משה בן שושן סמנכ"ל הכפר, אני ד"ר אילנה טישלר אשת חינוך ב-35 שנים האחרונות. חשוב לי לפתוח ולומר שזו פעם ראשונה שאני בוועדה מעין זו, הייתי בוועדות חינוך רבות, אבל אני נקלעתי פה לסיטואציה שאני לא מכירה, תמונה חדשה שלי אני לא בן אדם פוליטי. בן שמן הוא ארגון בן 96 שנותן שירות לכל החברה הישראלית, אנחנו מגדלים בתנאי פנימייה 400 חניכים, ואנחנו נותנים בהתאם למייסדי המדינה ביטוי ציוני של המפעל הציוני, אני רוצה לצטט את דבריו של מייסד כפר הנוער בן שמן ד"ר זיגפריד להמן, על כפר הנוער בן שמן לחנך את הילדים לערכי התרבות העברית, לחנכם להשתתפות בבניינה של ארץ ישראל, לחנכם ברוח של חיי אחווה בין העמים, לחנכם לחיות ולעבוד בכפר בהתאם לסיסמה אל הכפר. בכפר יש 400 חניכים, יש מכינה קדם צבאית דתית חילונית, ואנחנו למעשה פה משמשים מקום אירוח מתוך כל מה שנאמר ואני לא אחזור על דברי הדוברים, זה גם נמצא במסמך הכתוב שלכם, אני רוצה לומר שני דברים אחד אוף דה רקורד, אני באה ממשפחה שכולה, שכלתי בן דוד, דודי ודודתי נפטרו תוך שמונה חודשים מזמן פטירתו של בן דודי, אני לא באתי להביע פה דעה אישית, אין לנו שום קשר לתכנים של האירוע, המקום היחידי הוא שאנחנו בהמלצת משרד החינוך מחויבים להכניס 15% מהתקציב של הכפר, נתון מספר אחד, אז אחד אני לא מביעה עמדה לא לכאן ולא לכאן, וחשוב לי לומר לך את זה עו"ד חנוך מלביצקי, אנחנו לא בוחרים את האורחים, אנחנו לא פונים אל עמותות לבוא אלינו אלא הם פונים אל הכפר אוקיי? אנחנו לא עושים שום אפליה, ברגע שזה ארגון שהוא עמותה מוכרת במדינת ישראל, ושהוא ארגון שבמקרה הזה גם מופיע בתוכניות הגפן של משרד החינוך, אנחנו לא רואים מניעה. זה מופיע בתוכניות הגפן של משרד החינוך? כן, אמרתי את זה בתחילת דבריי, כן בבקשה. מדי שנה אנחנו מארחים תוכניות שונות, לפני שנה היה ארגון לתת, היה ארגון ג'ודו, היה מחנות וכדומה, לנו כארגון לגיטימי אין לנו זכות להפלות אף אחד, אני נמצאת במצב מאוד לא נעים כאן, אני נקלעתי לקרב שהוא לא שלי, הוא קרב פוליטי - - הוא לא פוליטי, הוא לא פוליטי.

לא, הוא בכלל לא פוליטי, אתם רוצים לסתום פיות למי שלא מוצא חן בעיניכם וזה לא פוליטי

עופר תכבד בבקשה, תכבד את המנכ"לית תן לה לסיים דבריה. מי הפריע לה? העובדות הפריעו לה. אנחנו רואים פה את הלך הרוח. אני רוצה לתת לה במה. זה חד צדדי פה אבל בסדר. אני עצרתי את כולם, עצרתי גם את לימור. זה לא נראה ככה. נעמה, אני האחרון שאפשר לחשוד בי שאני נותן לצד אחד ולא לצד השני, והפוך אני רוצה לתת לה לסיים את דבריה כמו שצריך. חשוב לי לציין שבתקופת הקיץ לא נמצאים חניכי כפר, האירוח על בסיס לינה והזנה, זה לא קשור לתכנים של הכפר, הכפר לא מעורב ולא מכיר את התכנים של הפעילות, במסגרת הפעילות הזו אנחנו מארחים הרבה מאוד קבוצות מהארץ ומחו"ל שפונות אלינו, אין בזה אין באירוח מבחינתנו שום הזדהות עם ערכים או מסרים של הארגון. אדוני היושב ראש אפשר שאלה בבקשה לגברת?

ברשותך גברתי שלום בוקר טוב, אני שואל אותך שאלה, אם יגיעו אליכם - - תלמדו תלמדו מאלמוג, לא אבל תלמדו מאלמוג, כן בבקשה. תרבות דיבור תרבות דיון, במידה ובשבוע הבא יגיע אליכם ארגון גברתי, במידה ובשבוע הבא יגיע ארגון שירצה להתארח אצלכם להשתמש באכסנייה המכובדת שלכם, שהוכח בעבר שלאחד מאנשיו יש קשר לפעילות טרור, האם תהיי מוכנה להכניס אותו אליכם? אני לא נכנסת, ברגע שהארגון הוא ארגון מוכר במדינת ישראל, אני גם כשאתה הולך ללון בבית מלון בירושלים אתה לא בודק מי ישן במיטה. אבל זה לא בית מלון, זה בית חינוך יש הבדל. גם אם השר לביטחון לאומי נגיד שהורשע בסיוע לטרור יגיע לכפר הוא יצטרך להיכנס לשם מה נעשה? אבל משרד החינוך מתקצב אתכם. אבל נעמה אני רוצה באמת להבין פה את עומק הדברים, ערוץ הכנסת צילמתם? ערוץ הכנסת מצלמים אותה? ברשותך גברתי. אלמוג אלמוג השאלה הובנה, השאלה הובנה. לא אבל התשובה לא הובנה כי זה לא בית מלון, זה מקום שאמורים לחנך בו את דור העתיד של מדינת ישראל , האנלוגיה - - בחודשי הקיץ,

הוא שאל אותה לא אותך, הוא שאל אותה לא אותך. מי הדובר ברשותך? אני הדובר, אני סמנכ"ל כפר הנוער בן שמש. שלום נעים מאוד. שלום נעים מאוד, בחודשי הקיץ לפי דרישה של משרד החינוך אנחנו אמורים לייצר 15% מתקציב - - לא עם אלה, לא עם אלה אדוני. מי אתה שתקבע, מי אתה שתקבע? מי אתה מי אתה בכלל?, חנוך מי אתה שתקבע? לא עם אלה,

לא עם אלה - - אני רק אשמח לשמוע תשובה אדוני היושב ראש. חנוך עמדתך נשמעה, משה בבקשה. אני חוזר, בחודשי הקיץ כשהחניכים של הכפר לא נמצאים בכפר, האירוח הוא על בסיס של לינה בלבד, וכל הניסיון לקשור את הפעילות ואת התכנים האלה לכפר הנוער בן שמן יש להם מטרה אחת, היא לסכל את הפעילות הזאת באמצעות פגיעה בכפר הנוער בן שמן. אז אתה אומר רגע ברשותך שנייה, אתה אומר בעצם שהמטרה שלך - - אלמוג אלמוג תגיע אלייך זכות הדיבור, לא אבל יש פה ח"כים - - לא אבל יש לי שאלה. תאמיני לי אני יודע לעשות את זה נעמה. נעמה תני ליושב ראש לנהלן באמת ביד רמה הוא עושה את זה,

אלמוג אלמוג ברשותך יש פה ח"כים שמחכים הרבה זמן, אני אתן לך את ההמשך. אילנה סיימת?

בבקשה יוסף עטאונה בבקשה. תודה רבה כבוד היושב ראש, אני יש לי כמה דברים שאני רוצה להגיד בדיון, צר לי מאוד שכבוד היושב ראש, יושבת בוועדה יושבת ראש של כפר נוער במדינה שהוא מאושר, ויש עמותה שגם לפי החוק ורשם העמותות היא רשומה כחוק, ויש תוכנית שמתקיימת או מפגש שגם הוא ונציג משרד החינוך יאשר את הדבר, שהמפגש השיח הדיאלוגי בחיים משותפים גם בתוכנית גפן מאושר. אבל כנראה שהדיון והוויכוח באווירה שנוצרת כאן, זה לא חדש וזה רוח התקופה שאנחנו התרענו עליה כבר חודשים, שהדיקטטורה כבר נכנסת לכל מקום, ודברי האיום של חבר כנסת חנוך כלפי מנהלת המוסד שלא לממן בשפת איום מוסד חינוכי זה לא חדש, ביום חמישי היה כנס בבית ברל של שר החינוך בעצמו ובכבודו עם הנהגת האוכלוסייה הערבית, והוא איים בצורה ברורה שם על ראשי רשויות ואנשי חינוך בחברה הערבית, על כל מי שיעז לפגוע במדינה, כנס של אנשי חינוך, של מיזמי חינוך של חברה ערבית. אתה בעד פגיעה במדינה? אתה בעד פגיעה במדינה?

אבל מה הנושא? אבל מה הנושא? אל תפריע לי, אל תפריע לי תן לי להמשיך לדבר, הוא מאיים - - אתה בעד פגיעה במדינה אני בהלם?

חבר כנסת במדינת ישראל מגנה את מי שמאיים לפגוע במדינה, מה מבינים מזה? אלו אלו החברים שלכם, אלו אלו החברים שלכם

יוסף בבקשה. ועכשיו לעצם המפגש עצמו, מה הכותרת של המפגש בכפר הנוער הזה? שפורום המשפחות השכולות מביאים אותו או מקיימים את הדיון, זה שלום ופיוס, מחנה של שלום ופיוס. איזה שלום איזה פיוס. שלום ופיוס עושים לא בתוך המשפחה, לא בתוך המחנה, לא בתוך ה-64 הקואליציה שלכם, עושים אותו עם הצד האחר, האם זה צריך להפחיד אתכם? זה רק מפחיד את מי שיש לו מה להסתיר בנושא הזה, ולכן הפורום הזה הוא מקיים פעילות של משפחות השכול גם ערבים וגם יהודים עם כל המורכבות שבנושא, הם מנסים להוביל דרך אחרת, הם מנסים להוביל לעוד דרך שלא יהיה עוד שכול, לא אצל ערבים ולא אצל יהודים, ולכן בושה לקיים את הדיון הזה על מחנה פיוס שלום בין שתי קבוצות של ערבים ויהודים, מה אתם רוצים עוד רצח? עוד שכול, עוד טרור? מה מה אתם רוצים? מישהו פה השתגע? אני חושב המפגשים האלה, אני גם בא מהמקום הזה, לפני 15 שנים בעיר באר שבע, קבוצה של ערבים ויהודים הקמנו מיזם חינוכי דו לשוני ערבי יהודי, שיקדם את השותפות, את החיים המשותפים, לכבד את הנרטיב של השני, ככה אפשר להתקיים במדינה, אין דרך אחרת, כל מי שמאיים, כל מי שמוביל לשיסוי, כל מי שמוביל להפרדה, כל מי שמוביל להסתה, כל מי שמוביל לשיח מפליל ודה-לגיטימציה של האחר הוא מוביל להנצחת המצב הקיים,] שאנחנו יחד מי שאכפת לו מהחיים המשותפים צריך לפעול אחרת, תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף בבקשה. תודה רבה, קודם כל אני רוצה לחזק כמובן את כל דבריו של חברי חבר הכנסת עטאונה, אני רוצה לחזק גם את כפר הנוער בן שמן שלא נכנע לאיומים, ואני גם מצר על כך שהוא הוכנס שלא מרצונו לתוך הקלחת הזאת, ואני מקווה שזה לא יקרה שוב, ואני רוצה לברך כמובן גם את פורום משפחות שכולות ואת כל העוסקים במלאכה הראויה והטובה שחברי הזכיר לגבי פיוס ושלום, שלא יכול גם להיות כל עוד הגזענות והכיבוש נמשכים. נאחל בהצלחה לכוחותינו שפועלים כרגע בג'נין לחיסול מחבלים, בהצלחה כמה שיותר יותר טוב.

אני רוצה להגיד במה מדובר פה, אני מתחבר למה שאמר האדון אני לא זוכר את שמך סליחה, כל המטרה של הדיון המיותר, לא רק המיותר הנאלח הזה היא סתימת פיות, זה חלק מסכת שלמה של ממשלת הדמים הזאת, לפגוע בכל מי שחושב אחרת, לסתום פיות לכל מי שיש לו עמדה אחרת, זאת המטרה האמיתית פה. אני רוצה להזכיר משהו שקרה בהפגנה במוצאי שבת באחת ההפגנות, בהפגנה שהייתה כנגד ההפיכה המשטרתית הפשיסטית בהרצליה, הניפה אחת מהמפגינות את תמונתו של מוחמד תמימי בן השנתיים וחצי שנרצח על ידי חייל כיבוש, וניסו בכוח לקחת ממנה את השלט ולקרוע אותו, למה? משום שלא רוצים האנשים האלה להכיר בכאבו של השני, לא רוצים לתת לגיטימציה לצער על כך שהרוגים יש בשני הצדדים רוצים להעלים את זה, בין השאר משום שאף אחד לא אוהב לראות במראה נבל, וזה חושף את המפלצתיות של הכיבוש ושל התומכים בו. אותו הדבר פה, רוצים למנוע את הקייטנה הזאת שמתקיימת 17 שנה, אני אשמח אם תקשיב לי, הקטנה הזו מתקיימת 17 שנה. אומנם קשה לי אבל אני מקשיב. והיא מתקיימת במקומות שונים, פעם בגבעת חביבה פעם בקיבוץ דליה, מה קרה עכשיו אחרי 17 שנה שפתאום רוצים מתעוררים? משום שזה ממשלה פשיסטית זה הכל, הם רוצים לסתום פיות, הם רוצים למנוע הכרה בכאב של הצד השני, לשני הצדדים יש כאב, ומה שפורום משפחות שכולות עושה באופן עילאי באופן שראוי להערכה וכבוד, זה לעשות הכל כדי שיהיה תהיה הכרה הדדית בכאב זה של זה. תודה רבה. לא אל תפסיק אותי כמו שכל אחד דיבר פה הרבה זמן גם אני עכשיו אדבר. בסדר אין בעיה על חשבון נעמה. בסדר אני אין פה איפה ואיפה אמרת נכון? דיברו קודם הרבה.

לא אני חברת ועדה אני צריכה לדבר.

יפה עכשיו אני אנסה לקצר נעמה, אני אנסה לקצר אבל לא מוכן שיגידו לי לא כשנתנו לכל אחד בלי הגבלה. לכן יש, אני את כל הכבוד צריך לתת לפורום ולארגונים אחרים שרוצים, אני מזכיר לכולם שהסיסמה היסודית של פורום משפחות שכולות הוא אנחנו לא רוצים אתכם פה, שלא יהיה עוד שכול, לא בקרב הפלסטינים ולא בקרב הישראלים, הם לא רוצים להכיר בזה הבריונים שיושבים פה, זאת הבעיה שום דבר לגבי משהו אחר. אני חייב להגיד דבר אחרון, עומד פה או יושב פה הבריון הסדרתי הצעקן השיטתי - - עופר אני יכול, שנייה שנייה אני אתן לך, אפשר להתבטא בצורה אחרת? אחרי מה שהוא אמר לי?

אחרי מה שהוא אמר לי לא, אני לא שמעתי שאמרת לו שלא יקרא לי תומך טרור וכן הלאה. תודה רבה, אני הבאתי הצעה, הבאתי הצעה, בבקשה. בסדר מאה אחוז. יושב פה לא בפעם הראשונה, מנבל את פיו ומגדף ומפיץ שקרים, אני רוצה להגיד לכם מה לא שקר, לא שקר זה כאשר עיתונאי פרסם בשנה שעברה מידע על כך שעורך דין מלביצקי השתיק מעשה אונס בארגון שהוא היועץ המשפטי שלו, קבלה לעם זה נקרא, מעשה אונס יוחסו למיכאל לייטמן מנהיג קבלה לעם, ואותו עו"ד נכתב כנגדו על ידי עיתונאי בשם מגידו נדמה לי אני לא זוכר את שמו הפרטי גור מגידו, שהוא השתיק מעשה אונס של אותו מנהיג, מלביצקי הגיש נגדו תביעת דיבה והפסיד, זה לא שקר, זה לא השמצה, זה החלטה חלוטה של בית משפט למרות שהוגש ערעור שכמדומני עדיין נדון, ואם לא די בכך, בסוף החקירה ואני אסיים בזה, בסוף החקירה באותו בית משפט הציג עו"ד יועז דף פוסט שכתבה מישהי בשם קירה מוסקליוב, ואותה קירה מוסקליוב ואני מצטט כותבת כך, העבר הבעייתי של חנוך מלביצקי כולל תקיפה מינית גם שלי, אחרי זה הוא התנצל מלא ואמר שחשב שרציתי שינעל אותי בחדר, יחסום אותי בגופו וילפות לי את הידיים כך שלא אוכל להתנגד כתבה מוסקליוב, זה נאמר בבית משפט, זה דבר שהיה, זה לא שקר כמו שהוא מפיץ בכל הזמן כל שניה כנגדי וכנגד חברי. אז שייטול קורה מבין עיניו, הוא הפסיד במשפט דיבה, הוא גיבה אנס, הוא עומד בראש כת שאני מתפלא איך אתם מסכימים לזה, לשבת עם אחד כזה ומנבל ומגדף על כולם, אתם יודעים איפה הוא צריך להיות מבחינה היסטורית, בפח האשפה של ההיסטוריה. כבוד יו"ר הוועדה, אני יכולה? כן בבקשה נעמה, אני רק לפני כן אני רוצה הסתייג מכל סימטריה שמנסים לעשות בין חיילי צה"ל לבין טרוריסטים,

אבל למה? אמרתי מה שאמרתי, מה אני גם לי אסור עכשיו להתבטאות? פתחת בזה כבר. פתחתי והיה חשוב לי לבוא ולהגיד את זה עוד פעם, כן נעמה בבקשה. תודה, קודם כל כשהגעתי לכאן רציתי לדבר על כמה עלוב זה שמנסים לומר לאזרחים פה איך צריך לנהוג בשכול, אבל אני אפתח דווקא להתנצל בפני המוסד המפואר בן שמן, אני רוצה להגיד שמה שנאמר פה כלפיכם כולל האמירות כלפי המנכ"לית, על הפרצוף שלה או על איזה הבעת פנים יש לה, הכל זה לא מכובד זה לא ראוי, אני חושבת שזה צר לי שהגעת לכאן היום וחוויתי את זה. ואני דווקא אפתח בסיפור כבוד יו"ר הוועדה, בשירות הצבאי שלי הייתי בן היתר מש"קית קישור, הייתי אחר כך גם קצינה במשרד הביטחון. אה בצבא הכיבוש שרתת? בצבא ההגנה לישראל, אני לא יודעת איפה אתה שירתת. ואחת החברות שלי שהיו שם קראו לה רותם, קוראים לה רותם הייתה כמו אחות לי והיא הייתה בכפר הנוער, והייתי אצלה הרבה ובאמת התפתח בינינו קשר ממש ממש קרוב, חברה מאוד יקרה, והיא כל הזמן חיכתה להראות לי את הכפר, והיה מפגש בוגרים נסעתי איתה, והיא אמרה לי המקום הזה הציל לי ולאחיות שלי את החיים. ומה שנעשה כלפיכם כאן, גם בהבטחות לפגוע בתקציבים, הבטחות לא איומים הדגיש חנוך מלביצקי הבטחה, לפגוע בתקציבים זה בזוי, עצוב לי, זה פגיעה ביסודות של התפיסה של אחריות המדינה כלפי כולנו, ואני אגיד יותר מזה, מדינה שמתקצבת בחסר את כפרי הנוער, זה לפני הסיפור כי זה עומד לפני כן, ומייצרת את המצב שבו אתם צריכים ללכת לקושש כספים כדי להשלים הכנסה, כי המדינה לא דואגת לכל הצרכים של בני הנוער שהיא שולחת לשם, זה דבר נורא שחייב לתקן. אני עם המאבק שלכם מאז שנכנסתי לכנסת ואני רוצה להגיד שאני עדיין אתכם, צר לי שבתקציב הזה ממש נזרקתם, אנחנו ידענו על הפער של ה-56 מיליון אם אני לא טועה בכל כפרי הנוער, לצערי קינלי לא כאן אבל בכנס שהיה בקיץ כבר ידענו שזה משהו שחובה לפעול בו, אני יודעת שבטיוטות התקציב של ממשלת השינוי שנפלה עמדה התוספת הזו, אבל הדבר החשוב לומר פה, זה שיושב פה חבר כנסת ומסביר שקיבלתם תוספת כספים ולכן אתם עוד יותר לא בסדר. ואני רוצה להגיד לך שזה מזעזע וזה הוציא אותי מדעתי הרבה יותר אפילו מהדיון הזה, חרפת אלוהים שהוא לא מכנס את הדיון על התקציב בחסר, אבל מכנס כדי להתנגח בפורום המשפחות השכולות ובכפר הנוער, שבסך הכל שניהם עומדים בכל חוק ותקנה, הזכות לנרטיב שונה היא זכות קיימת במדינת ישראל דמוקרטית, עדיין, עדיין חברים עדיין. האם הייתה פה הסתה, גזענות, אלימות? שום דבר מזה, האם מישהו פה פעל שלא כדין? שום דבר מזה, אבל מסעות הצלב והרדיפה שהפכו לידי שגרה בכנסת ישראל, לחלוטין - - מסעות צלב?

נעמה זה מסע צלב? כן היום אתם הבטחתם היום לפגוע להם בתקציב לימור. כן, כן זה הבטחתם. עופר כסיף, עופר, אתה רוצה שאני אוציא אותך החוצה? אתם גזענים - - חבר הכנסת עופר כסיף מספיק - - אני מדברת, הבטחתם היום לפגוע בבני נוער בכפר הנוער, זה מה שאני שמעתי כשנכנסתי לכאן, הבטחתם היום לפגוע בבני נוער של כפר הנוער, גם כן דרך טובה מאוד לחסוך תקציב כדי לתת לכל מיני משרדים פיקטיביים של אבי מעוז ודומיהם, זאת גם דרך כנראה למצוא איפה אתם לא בסדר כדי לשלול ממכם תקציבים גם דרך. אני רוצה להגיד לכם שמשטר הנאמנות שמנסים לכונן פה עובר גם דרך הדיון הזה, משטר בו מי שלא מתכנס לנרטיב הולך להיפגע גם אם החוק לא משונה, גם אם הכל חוקי, רדיפה, רדיפה, איומים, שלילת תקציב. את כנראה לא יודעת - -את כנראה לא מבינה מה קרה שם, מה זה מסע צלב?

לימור את הבאה בתור ואני חייב להתכנס. אני רוצה להתכנס לנושא שאליו הגענו, לנו אין את הזכות לאף אחד מאיתנו לומר לאף אדם פה איך לחוות את השכול ואיך הוא רוצה לנהוג במצב הזה.

לא לא הייתה פה השוואה בין מחבלים למה אתם עושים את זה? לא רק שלא הייתה השוואה להיפך. כנראה לא שמעת את הדברים של חבר הכנסת כסיף. על מה אתה מתכוון? חיילי צבא כיבוש, מחבלים.

וגם אם הנרטיב הוא נרטיב שונה משלי, אני יכולה רק להעריך את מי שמאמין בקיום המשותף שלנו כאן, אבל מה שנעשה כאן היום הוא באמת שפל, וקודם כל אני רוצה לשים את זה, זה קודם כל פגיעה בבני הנוער ותודה לכם על מוסד מפואר. למרות הכל אנחנו עומדים, עומדות לצידכם, מבינים טוב מאוד מה שקורה כאן, לא ניתן שיפגעו בנוער הזה, שאם לא נשים לב ייפול מתחת לכיסאות, הרי לא שמו לב ונפגע תקציבם, תחת הממשלה הזאת, תחת התקציב הצנע האנטי חברתי שיש כאן, תביאו אולי בשורה קודם כל ל כפרי הנוער לפני שאתם מנהלים להם עכשיו משטר נאמנות פה,

תודה רבה. חברת הכנסת לימור בבקשה.

אנחנו לא ניתן לכם לבלבל את הדיון, כי הדיון הזה הוא לא על תקציבים של כפרי הנוער שגם אני יכולה להתחבר.

שנייה שנייה זה לא הדיון אבל. מה הקשר לכפרי הנוער? אם היית מקשיב לחנוך מלביצקי שאמר - - נעמה. מחר תביאו את חיזבאללה. שנייה,

אני ישבתי פה - - מה שלום העבריין מורשע בטרור שבראש המפלגה שלך? מה שלום ועדת חוץ וביטחון.

ערוץ הכנסת אתם מצלמים אותה יש לה פריימריז עוד ארבע שנים.

יש מפלגות דמוקרטיות בישראל ברוך השם.

לא תקבלו פה תמונה שאני אוציא ח"כים, אז בבקשה תפסיקו תנו להם לדבר, אני יודע שזה מה שאתם רוצים זה לא יקרה. אני הולכת למפרץ חיפה, אני אתכם תודה רבה. תודה רבה, בבקשה לימור. תעברי אצל רוטמן הוא תוך 10 שניות זורק אותך. ערוץ הכנסת - - חברים יש לנו דיון נוסף אנחנו גולשים לדיון השני,

אנחנו לא ניתן לכם להסיט את הנושא של הדיון מהנושא האמיתי, לא מדובר, הדיון הזה לא מדבר על תקצוב של כפרי הנוער, ששמה באמת יש איזשהו כשל שבאמת אנחנו עובדים עליו, דרך אגב הייתי שותפה לכל הדיונים על כפרי הנוער, מהסיבה שאני חושבת שכפרי הנוער החשובים וחשוב לתמוך בהם וחשוב לחזק אותם, אבל זה לא הדיון, וכמה שתנסו לבלבל אותנו ולנסות לגרום לנו להאמין שזה הדיון זה לא יקרה כי לא תצליחו, יש שם כשלים, צריכים להיות מטופלים, אני גם עמדתי בפרונט של הדבר הזה, אני מאמינה שזה חשוב, אני מאמינה בחשיבות של כפרי הנוער, אני מכירה את פועלם מקרוב בחלקם ממש ביקרתי הייתי, אני בקשר אינטנסיבי עם מנהלי כפרי הנוער. אבל זה לא הסיפור פה, וכמה שתנסו להציג את זה כאיזשהו אקט תמים שאין לו שום משמעות פוליטית ועמדה הבעת עמדה פוליטית, אני לא אתן לצערי הרב אני באמת שואלת את עצמי למה לא יושבים פה פורום מול הפורום הלפחות תשובת המשקל, מול הפורום הבזוי הזה סליחה, למה לא יושבים פה פורום של בוחרים בחיים, משפחות שכולות שיודעים בדיוק מה משמעות ההשוואה הזאת. אני לא אתן ולא יעזור לכם, אני לא אתן שהדם של נפגעי הטרור, של חיילי צה"ל, של בעלי שנרצח, אני לא אתן שישוו אותו לדם של מחבלים, בושה, את יושבת פה בפנים קפואות בושה וחרפה. אני לא אתן שאת המשוואה הבזויה הזאת אתם תיערכו בתקציב של משרד החינוך, ותעמדו פה ותגידו בית מלון אדם בא להתארח כאילו שאין לכם מה להגיד. ארגון שמשווה בין רצח של אזרחים יהודים, של חיילים, שיושב פה דבר הכי מבוזה בכנסת ישראל שמאחל ליהודי שימות בפיגוע, מפיו אני צריכה לשמוע? בושה וחרפה, ביזיון, לא ניתן לכם את ההיתממות הזאת, אין לנו זה לא מביע עמדה, נכון? נכון? אני שראיתי את המחבלים שרצחו את בעלי בעיניי, אני שבעלי נרצח לנגד עיניי, אני שנפצעתי ששלוש שעות לאחר מכן בחודש שישי ילדתי תינוקת באותו היום, לא אתן לכם, לא אתן לכל מי שמוביל פה אג'נדה כאילו ליברלית, כאילו תמימה לא אתן לכם, אני לא אתן לכם, אני אעמוד פה על המשמר ואתם תפגשו אותנו פעם אחר פעם, אני מבטיחה לכם, פעם אחר פעם אתם תפגשו אותנו. בריונים? בריונים מי שמנסה לכפות עלינו את הביזיון הזה, את המחלה הזאת את התפיסה החולה הזאת, אלה הם הבריונים.

זה מה שאתה עשית. לא, את לא רוצה שתהיה דעה אחרת מה לעשות. ואני זה לא יעזור לכם, שאתם מדברים על מפעל ציוני, זה לא דומה לשום דבר שקשור למפעל ציוני, המעשה הזה הוא מעשה בזוי, והוא לא דומה לשום דבר שמזכיר מפעל ציוני. אני מוכרחה להגיד, אני מזועזעת שהאנשים האלה הם חלק מתוכנית הגפן, אני עכשיו גיליתי את הדבר הזה, וחלק ממה שאני הולכת לעשות, זה את האנשים האלה, את אותם אנשים שמנסים לייצג אותם וכשלום ופיוס, להשוות רוצחי יהודים, להשוות רוצחי אזרחי מדינת ישראל, להשוות חיילי צה"ל - - איפה הם עשו? למחבלים להרג של מחבלים, איפה אנחנו מדינת ישראל איבדתם את השפיות? אתם לא שפויים, מה זה הדיון הזה שבכלל צריך להתחולל פה? איך המצפון שלך נתן לך לישון בלילה כשאת יודעת שאת מארחת אצלך, בתקצוב של משרד החינוך. היא יושבת פה שעה וחוטפת פה בלי הפסקה, יש לכם אחריות גם אתה שר במשרד החינוך.

לא, לא לא אתה לא תשתיק אותי. לימור להתכנס, יש פה שני שרים שמחכים לדיון הבא. אנחנו לא ניתן לדבר הזה להיות לא ניתן לו יד, אנחנו כן זה להשוות את זה אנחנו נרדוף אתכם עד אני מבטיחה, עד שכל מי שיארח את הפורום הנבזה הזה שמנסה להשוות בין שכול של חיילים, בין שכול של אזרחי מדינת ישראל לשכול של מחבלים, אנחנו לא ניתן לזה, אנחנו נאבק בזה בכל כוחנו, אני מוכנה להבטיח שעד יומי האחרון. כשאני קברתי את בעלי במוצאי שבת מתוך אמבולנס כשאני פצועה, הבטחתי לאותם מחבלים שלא יעזור להם, אנחנו לא ניתן להם, לא נתייאש לא נברח ,אנחנו עד סוף ימי נהיה פה לנרצחים האלה, ואם היום הגעתי לכנסת ישראל כדי להיות פה לנרצחים האלה ולהיאבק בדבר הזה אז דיינו. תודה רבה. אף אחד לא ירדוף אתכם, אנחנו נגן עליכם, ולא נאפשר לא נאפשר לאיים על אנשי חינוך. גלעד, גלעד אני קורא, קריאה ראשונה גלעד קריב. בסדר גמור, אולי תגיב למתקפה הברוטלית על אנשי ונשות חינוך, על מה? גלעד, גלעד יש לי זכות סיכום נכון?

אדוני, אדוני היושב ראש אני רק רוצה לדבר. יש לך זכות סיכום וחובת הגנה על אורחים ואורחות בוועדה שהם אנשי חינוך. גלעד, גלעד אני מנהל את הדיון פה לא אתה. נכון - - תודה רבה, יועצו של שר החינוך ירון גנץ. אדוני היושב ראש, אני מעוניין לדבר אני לא דיברתי.

אבל מה אני אעשה אני גולש רבע שעה - - אבל עם כל הכבוד אדוני, אדוני אם נעמה לזימי ועופר כסיף קיבלו למה אני לא יכול לדבר?

אלמוג חנוך גם קיבל, חנוך דיבר פה 20 דקות - - טוב, שלום לכולם שמי ירון גנץ יועץ שר החינוך, אני רוצה להביא כמה דברים בשמו של שר החינוך בנוגע לדיון, שר החינוך מבקש להבהיר שלמשרד החינוך אין קשר לפעילות המדוברת בכפר הנוער, כפרים רבים משכירים במהלך הקיץ את מבני הכפר לקייטנות, קייטנות אלה אינן קשורות למשרד החינוך ואינן בפיקוח משרד החינוך, הרוב המוחלט של הפעילויות האלה הן פעילויות מבורכות כמו הפעילות של ארגון כנפיים של קרמבו וארגונים חיוביים אחרים. אבל חשוב להדגיש שמשרד החינוך שוב לא אחראי לפעילויות האלה, לא עוסק במתן אישורים לפעילות זו, והיא מתבצעת כפעילות פרטית של העמותות והבעלויות שמפעילות את כפרי הנוער, זה מה שקרה גם במקרה הזה. שר החינוך מתנגד לפעילות הזאת ולכן יתמוך בכל מהלך אפקטיבי של ועדת החינוך למניעת הפעילות הזו. מכוח מה?

זה תפקידו של שר החינוך? מה זה הוא יפעל? מה הוא יתמוך?

אדוני היושב ראש אני בינתיים הילד הכי טוב פה, אני רוצה לדבר, אני שתי דקות רוצה לדבר, למה כל מי שמתפרץ ידבר לפני? גלעד קריאה שנייה, אלמוג, כן בבקשה ירון. אני גם אתייחס במילה על הנושא שעלה פה לגבי הגפן, אנחנו נבדוק את הנושא כי זה לא היה נושא הדיון. או, מי צריך את אבי מעוז כשיש את יואב קיש. אבל בנוגע למכרז הגפן אני אציין שזה מכרז שפועל מכוח המדיניות של השרה הקודמת וזה לא משקף את המדיניות של שר החינוך הנוכחי. המדיניות של השר הנוכחי זה להתכופף בפני אבי מעוז הכהניסת והגזען. תפסיק להתפרץ אתה בקריאה שנייה. תרבות דיון, אדוני היושב ראש ברשותך. יש לך אלמוג יש לך 10 שניות, אני אומר לך 10 שניות, אין לי מה לעשות, אתה לא מכבד את השרים שיושבים פה? לא די,

אני מכבד ומעריך ואוהב אותם אבל אני צריך להטיח בפניה האשמות ועובדות, דבר ראשון לאחל בהצלחה - - לא,

וכמו שאמרתי המטרה לא מקדשת את האמצעי, ואם אכן מתברר שבחלק מהקייטנות האלה משתתפים מחבלים, שנייה, שנייה משתתפים מחבלים, אני קורא לכם לבוא ולשקול את הדבר מחדש, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:19.